אני מתכבד להזמין קודם כול את סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש, לעלות לדוכן להשיב על שאילתה דחופה מס' 36, של חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח.

של משרד החינוך, אשר בוחן את הנימוקים במצב העובדתי נכון למועד בקשת ההעברה. 2. על רשות חינוך מקומית לפעול בהתאם לחוק לימוד חובה והתקנות מכוחו בכל הנוגע

הרשות השולחת שבה הם מתגוררים, ולאחר מכן לקבל את אישור הרשות הקולטת, אשר אמורה לדון בכל פנייה בנפרד. ככל שיתקבלו במחוז ערעורים בגין החלטה כזאת או

יכול להיות מעבר הרבה יותר קשה אם אנחנו משווים אותו למעבר של תלמידים מערי לוויין סמוכות. תודה, גברתי. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וחבר הכנסת אנטאנס שחאדה,

אדוני

ראינו את תוצאות מבחני הפיז"ה, אני שואל מה

אדוני, תודה. סגן השר החינוך חבר הכנסת פרוש, בבקשה.

כול, לשאלתה הנוספת של חברת הכנסת מריח, אין ספק שהמשרד לוקח על עצמו,

לפתור את

מנהל מחוז שיכול לבדוק, ויש ועדות ערר שיכולות ובודקות את הדברים האלה. אבל את תסכימי איתי, וכולם מסכימים, שצריך להיות סדר בדברים האלה. נניח, אני בא ואומר שמי שמתחיל בית ספר בכיתה א' בעיר מסוימת, אז לפחות עד כיתה ז' הוא נמצא באותו

אני מתחייב פה שמה שאני אמרתי בשם המשרד היה נכון. אם יש לך מידע אחר, בבקשה תמסרי לנו. לגבי שאלות נוספות,

באמת לא יודע מאיפה הנתונים שלך. אני רק יודע שמצבו של שוק התעסוקה במדינת ישראל נותר יציב. שיעור המובטלים ירד החודש

אבל אני חייב להסביר את השאילתה שלי.

היא מובנת,

רק תיצמד לנתונים וזה הכול.

אני באמת דואג. זו דאגה אמיתית. אני רוצה להסביר

להאריך את הוראת השעה הזאת בתום דיון לא פשוט בוועדת הכספים.

האוצר בנוגע לשוק הרכב העתידי בישראל. מדוע חתמתם על צו המקטין את ההטבה במס

יש נושא חשוב מאוד. פנו אלינו מאות סטודנטים המחכים למלגה של הקרן של הווקף המוסלמי במשרד האוצר. מדובר על 960 סטודנטים באוניברסיטאות

מה זאת אומרת במהות לא נגענו, לא משנה מי צודק. רגע, זה משנה מי צודק? אבל האם אפשר לשים, זה משנה מי צודק? באמת זה לא משנה. לזקנה במסדרון זה לא משנה, לסרכזות באיראן זה לא משנה,

מעניין רק מי

אתה לא שייך

אני מדבר על 120 חברים, כולל אותי, כולל אותי. באמת, 9 מיליון תושבים, לא מעניין אותם 120 חברים,

אתם לא יודעים לאיזה כאוס הכנסתם את המדינה

כיוון שזה על פי חוק. על הנזק הישיר המדינה תיתן פתרון לכל תרחיש. מה יהיו התרחישים, רק נביאים יכולים לדעת, או מעריכי מצב, אבל החוק מחייב את המדינה לתת פתרון בכל תרחיש.

שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן על תשובותיו. הוא אפילו החזיר לי את העט, בניגוד למנהג משרד האוצר. אני מזמין בבקשה את השר המקשר בין

אנושי. זה נשגב מבינתי, אדוני השר. איך אפשר?

איך אפשר?

טוב, אני רק אומר לחבר הכנסת טיבי: מאחר שהידע שיש לי הוא מה שכתוב בתשובה, ואני לא יודע מעבר לזה, אני רק בכל זאת אומר שקודם כול, לפחות מתוך מה שעולה

ההצעות, השר ישיב, ונצביע. אני אציג את שתי ההצעות ביחד.

שההצעות שאני אדע להעביר הן הצעות חברתיות, ולא הצעות על פיזור הכנסת,

אלא אם כן יהיה שינוי עד 24:00. לכן אנחנו, באמת, בוועדה המסדרת התכנסנו ואישרנו פטור לשתי הצעות

הדמיון בין סיפורי הילדים, הנרטיב החוזר על עצמו, מוכיח שאירועי העבר חוזרים על עצמם. הוא מוכיח את סדרי הגודל שאליהם אנחנו נחשפים: 108 ילדים שעוברים התעללות,

צריך לבדוק ב-darknet, אז צריך לבדוק ב-darknet. כאשר חיים ריבלין, בתוכנית תחקירים מטלטלת, מביא עדויות פעם אחר פעם אחר פעם,

הרווחה. המשרד לביטחון הפנים עשה הרבה מאוד שגיאות.

המציעות,

זהו. הצבענו על פיזור הכנסת. עכשיו הילדים האבודים, המסכנים, הפגועים, ילכו לגורלם. אני חושב שזו הידרדרות שלנו כהנהגה ציבורית במדינת ישראל. המצפן

אגב, מלכיאלי, אני חושבת, אפשר להתקשר.

למי? אליך? למשטרה.

כמו שאמרתי, בתקווה ובתפילה לנס, לוועדה המסדרת, וזה אולי המעשה היחיד שאנחנו יכולים לעשות כרגע, במצב האבסורדי הזה.

מי שמצביע בעד מבקש להעביר לוועדה מסדרת, מי שמצביע

זיהום נחלים חוצה גבולות בין ישראל לשטחי יהודה ושומרון אינו תופעה חדשה. היא תועדה ודוברה רבות, ואף כונתה על ידי מבקר המדינה "המפגע הסביבתי

בשל העובדה שהוא מסכן את מקור

אני קוראת למינהל האזרחי לפעול ביד קשה נגד המזהמים ולנקוט אפס סובלנות

את האדם הראשון ועשה לו טיול בכדור הארץ שלנו, הראה לו את הים,

המקום הראשון שבו הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון בבקשה,

עם פחות זיהום אוויר, נחל מזמין, וכמובן,

מדובר על הקמה של מסננים של המים. יודעים באיזו תקופה

מנהל את הממשלה הזאת, כאילו לא ממשלת ימין מנהלת את האירוע הזה, התחלת תעמולת בחירות? ואם עכשיו, לא

למד, אה?

לומדים הכול. אתה יודע, אנשים שואלים אותי אם אני מקבל פנסיה. אמרתי להם: א. לא מקבלים,

שאני מאוד מעריך באופן אישי,

ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו, ייתן הסברים על ההתנהלות של המינהל האזרחי.

נתקלים במפגע הסביבתי האיום הזה.

יש טעם להעביר את זה לוועדה המסדרת?

של הזרמת שפכים לים, שם הם פשוט הולכים בגרביטציה מוזרה-משהו לוואדיות. בשנים האחרונות קידם המינהל האזרחי הצעת מחליטים

בתוך ההצעה הזאת נכלל תקציב של כ-20 מיליון שקל לטובת ביצוע שיקום הנחלים. ההצעה

להבדיל, ממי ים המלח, משמשים להקשחת תחתיות. היתרון הנוסף שלהם: הם משמידים עשבי בר שמפריעים מאוד לחקלאות. אבל גם לעשות פיזור מסודר זה סיפור שעולה כסף, ומטבע

באדמה בשטח עוד לפני שהוא מגיע לקו הירוק. אני מניח שעל הקו ירוק אפשר לתת נתון קצת יותר מדויק. למה לא אוספים את העקר שם כמו שאוספים בגליל? אפשר לעשות את זה. כל הנושא הזה של מי עקר הוא לא ייחודי לנחל אלכסנדר, הוא סוגיה שקיימת גם בנחלי הצפון, בכל המקומות שיש מסיק

שגם אם תחילתו בשטחי הרשות הפלסטינית עיקר נזקו בתחום שלנו, רק בשנה האחרונה המינהל האזרחי השקיע שם 1.6 מיליון שקל,

כשאנחנו מנסים לשאול את השאלה: איך זה קורה? הרי בתוך תחומי הקו הירוק ישראל היא מהמובילות

היא

פרויקטים בנושא טיהור שפכים שלמדינת ישראל ולמינהל האזרחי יש עניין לעשות ביחד, מתקן טיהור שפכים משותף, אבל הרשות הפלסטינית רוצה טיהור שפכים פלסטיני

אני לא יודע לתת לך תשובה קונקרטית על המט"ש של יד חנה, כי אני לא בטוח שכולו בתחום טיפולו של המינהל האזרחי. אני לא רוצה לתת לך תשובה לא מדויקת. אני מוכן לבדוק את זה ולתת לך תשובה. לתת

הצבעה, בבקשה. הצעת ועדת הכנסת בדבר הרכב הוועדה המיוחדת לעניין הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ושתיים,

אני מקווה שבכך נביא גאולה קטנה לגלובוס

אותן מועצות אזוריות כמו שער הנגב, יש לנו 50 ומשהו מועצות אזוריות, מבוססות על יישובים קטנים, מפוזרים, שאוחזים

המצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו הפכנו למדינה שהולכת כל כמה חודשים לבחירות ואין בעצם מצב נורמטיבי שבו המדינה צריכה להתנהל. אני רוצה להתמקד

ראשי הרשויות, ראשי המועצות האזוריות,

הם נמצאים בחזית מול התושבים. הם אמורים לתת את התשובות לתושבים, ואני חושב שאנחנו חייבים לתת להם גיבוי,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

למה אנחנו צריכים להביא הצעה דחופה לסדר-היום על דבר שמגיע בזכות ולא בחסד? הרי ראשי מועצות שגם ככה קורסות תחת הנטל,

אלה אנשים שהם בקשר איתנו יום-יום.

שמשרד החינוך היה צריך לעשות, הודעתי. האוצר. מה שמשרד החינוך היה צריך לעשות, נעשה. לכולנו יש נציגים שיש להם קשר עם משרד האוצר, וכולנו צריכים להמשיך לעבוד הלאה.

פיז"ה. זה פיז'ה, למה זה עקום. זה כמו פיז'ה, כמו הזה, אתה לא יודע? אצלנו זה

אולם כאן בישראל איש לא מזועזע, איש אינו מגלה רגשות של בושה, ומן הסתם, איש אינו מתכוון או אפילו חושב לשלם מחיר אישי. הרי למה שזה יקרה?

בראש מועצה זו יעמוד מנהל אגף בכיר לחינוך ערבי במשרד

כשאנחנו יודעים שאנחנו כבר מגיעים לעונה? למען השקיפות, אחרי שההצעה אושרה,

להם: בסדר, אם יש בעיה של רגולציה אנחנו נתערב, אבל אם אתם סוגרים מפעלים פה, וסגרו מפעל בירושלים, ואז יש להם מפעלים,

כן, אבל מקומות אחרים, אז על מנת להביא את זה

נאלץ לצאת, והוא אמר שיבדקו את זה, וייתנו תשובה.

אין מה לבדוק, כי אין לאן להעביר את זה. תודה רבה. אני עובר לנושא הבא, תודה רבה. המלצת הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון

צווים בלבד, כלומר במהלך העשור האחרון בוטלו מחצית החוקים ו-144 צווים מתוך 165. עוד דווח לוועדה שמחמשת החוקים שלושה מוכנים כבר

איתן גינזבורג, איננו באולם, חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה באולם, חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו באולם, חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה

לאמנת זכויות

להרע: להפקיע

הכנסת אורלי לוי אבקסיס,

אינו נוכח, חבר הכנסת מנסור עבאס, מוותר, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, הוא סגר את הרשימה.

בסדר.

גם אתה רוצה להירשם? אין בעיה.

לבן? גבי, תביא את האנשים שלכם.

האנשים. יבואו, אז נוכל

בסדר. בבקשה.

נשיג

נכון, נכון, כן.

ההצעה עברה. חבר כנסת מנוסה. עוד פעם אתם זזים? מה יש לכם שם? כולם במזנון?

הנושא הבא, יושב-ראש ועדת הכספים פה?

הצעת הוועדה הזמנית לענייני כספים בדבר צו תעריף המכס והפטורים

אדוני היושב-ראש, כשאמרת קודם שיעלה "יושב-ראש ועדת הכספים הזמנית",

לפי הוראות חוק מיסי מכס ובלו (שינוי התעריף), התש"ט 1949, החלטת ועדת הכספים לאשר צו תעריף

עד אז לא באה דרישה מחבר כנסת שהכנסת תבטל אותה, זה מאושר באופן אוטומטי.

תידחה הפעימה השלישית, פעימת הפחתת המכס הקרובה שעליה אנחנו מדברים עכשיו. בשנים 2017 ו-2018 נמצא כי פדיון המגדלים אכן נפגע בלמעלה מ-10%; לפי דעתי, בישיבה האחרונה שקיימנו דובר על כך שהמגדלים נפגעו בלמעלה

סגרתי את הרשימה. בסדר. לא, אתה סוגר ופותח, סוגר ופותח.

אדוני היושב-ראש, אנחנו נתמוך בהצעה או נימנע.

או אנשים חמושים לירות על ראש מועצה או על שומר הראש שלו,

כאשר הבית ידוע למשטרה כיעד של תקיפה, למודיעין של המשטרה, זה להכניס שתי אצבעות בעין למשטרה,

בחירות אפריל יכלה לקום ממשלה עם רוב מוצק של 70 חברי כנסת בראשותו של בנימין נתניהו, ממשלה זו לא

תודה. חבר הכנסת איימן עודה, ביקשת גם לדבר. אתה רואה? למרות שסגרתי את הרשימה, אני נותן לו לדבר. הנדיבות שלך, משהו-משהו, כן. כבוד היושב-ראש,

כנסת, לא מהליכוד ולא מכחול לבן, כן? ראיתם? אולי הם מנהלים משא ומתן עכשיו, כולם ביחד. אוקיי,

להצבעה. הצעת הוועדה הזמנית לענייני כספים בדבר צו

שעניינו מס יוקרה על כלי רכב. בשנת 2013 נקבעה בצו תעריף המכס הוראת שעה אשר קובעת את העלאת שיעור מס הקנייה על כלי רכב שמחירם לצרכן,

אדוני היושב-ראש, לאשר את הצו הזה. אני מאוד מודה לך. תודה רבה. חבר הכנסת אבוטבול רצה להתייחס, אז ניתן לו אפשרות.

כנסת נכבדה,

אני מתנצל שככה אני מדבר, רק בפני היושב-ראש וחבר הכנסת הרב גפני ועוד חבר כנסת, ניצן, אבל

מאוד מאוד מציע שכל אחד יתכנס עם עצמו לאיזשהו סוג של חשבון נפש, כולם, כולל אני, איך אנחנו מציגים את זה

כבר פעם שלישית. את התשובה אתם יודעים, מי הוא.

תודה רבה. טוב, אני עובר להצבעה. הצעת הוועדה הזמנית לענייני כספים בדבר צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11), התשע"ח 2018 (תיקון), התש"ף 2019, נתקבלה. טוב, שבעה

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים-ושתיים והקדמת הבחירות, התש"ף 2019, של חברי הכנסת אבי ניסנקורן, מכלוף מיקי זוהר וקבוצת חברי הכנסת, הצעת

לאור העובדה שסיעות הבית רצו להקדים את הבחירות הפעם ולעשות אותן מהר ככל הניתן, אנחנו בעצם נאלצנו לחוקק את החוק הזה. הצעת

סמיכות הזמנים למערכת הבחירות האחרונה וקיצור תקופת הבחירות הקרובה מחייבים לקבוע הוראות מיוחדות שיאפשרו את קיום הבחירות במועד המוצע. לפיכך מוצע לקבוע הוראות שעה שיחולו על מערכת הבחירות לכנסת העשרים-ושלוש

בנוסף, כדי לשפר באופן יחסי את מצבן של הסיעות הקטנות, מוצע כי כל סיעה תקבל חצי יחידת מימון נוספת. כאיזון וכדי לסייע גם למפלגות שאינן מיוצגות כעת בכנסת

מוצע להגדיל את תקרת הוצאות הבחירות של סיעות קטנות המונות לא יותר מעשרה חברי כנסת כך שהיא תהיה פי 2.5 מיחידת מימון אחת לכל חבר כנסת באותה

הטרומית, וחזר על זה גם חבר הכנסת אבי ניסנקורן: הצעת חוק התפזרות הכנסת עניינה הוא עניין אחד: לקבוע תאריך מוקדם יותר לבחירות. בכל מקרה, גם אם אנחנו לא מעבירים את ההצעה הזאת, פירוש הדבר שהכנסת מתפזרת בשעה 24:00 היום,

ואז הבחירות היו אמורות להיערך ב-10

סליחה. תודה. ואני חשבתי שאתה רוצה למשוך את תשומת ליבו לקריאות. בבקשה.

ההיסטוריה תשפוט את אלו שיכלו למנוע את הביזיון הזה ואת הפגיעה הציבורית ובזבוז משאבי ציבור לשווא

גורפת של ציבור כפי שראינו בבחירות האחרונות. נא

אני מסיים מייד. יש לנו במדינה כל כך הרבה מה לתקן ועל מה להיאבק. אני מציע

ולא בהפרחת סיסמאות ריקות מתוכן. תודה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אני מזכיר

לקדם חיבורים, כשאנחנו מדברים על פסילות חד-משמעיות ומובילים לדברים האלה? אין ספק שהמטרה,

שהסיבה והמטרה של פיזור הכנסת העשרים ואחרי זה העשרים-ואחת והעשרים-ושתיים, עומדת מאחורי זה הסיבה להפיל ראש ממשלה,

וממילא לא יכול להיות דבר שיכול לעשות את השינוי

שיכול להוביל אותנו במצבים קשים, על מי אני סומך. אם זה השיח וכל אחד יצטרך להציג את מרכולתו ולהגיד איפה אני נמצא ומה אני יכול יותר טוב,

אדוני היושב-ראש, עוד מילה אחת. נא לסיים, בבקשה, אדוני. היום, אין ספק, האזרחים, לא רק בגלל עוד מערכת

לתוספת לסל הבריאות, זה 60 מיליון שקל שיכלו ללכת לתוספת לחינוך המיוחד,

ולעוד הרבה מאוד דברים חשובים. אתם הקמתם פה קואליציה של 112 חברי כנסת נגד שמונה שיש לה מטרה אחת בלבד: לדאוג לעצמכם במקום לדאוג

צריך לומר את האמת: נתניהו מעולם לא רצה אחדות. לפני הבחירות האחרונות הוא כתב טור ממש בידיו על כך שהוא מסרב לאחדות.

כשהתבררו תוצאות

לנו,

60 מיליון שקל יכלו לשפר את המצב משמעותית. היינו מוסיפים תמריצים לאנשי המקצוע

באזור, ואז תושבינו היו מקבלים סיוע מקצועי והוגן. היינו מקימים יחידה להתפתחות הילד, שהיא צורך כל כך אקוטי עבור האזור

במחשבה על חוק חינוך חינם,

וחוק הביטוח הלאומי מ-1953, שהבטיח שוויון ודאגה לרווחתם של כל אזרחי ישראל,

המצב האיום והנורא הזה הוא מצב שאנחנו היינו עוד יכולים לעצור כאן היום, וכל מה שנדרש הוא שניים-שלושה אנשים בצד הזה של המליאה שהיו מסכימים, שניים-שלושה אנשים, זה הכול. אפשר היה למנוע את הבחירות האלה ולעשות פה מעשה

ולכנסת שמסוגלת לעשות פה מהפכה, אם אנחנו נשכיל לעשות את הדבר הזה ולצעוד ביחד,

שנה.

יודעים מי האשם. יש אבן נגף אחת שמונעת ומנעה את הקמת הממשלה, ושמה בנימין

תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, זוהי נקודת שפל של מדינת

הוא מוליד שחיתות. הוא אינו יכול שלא ליצור: התנשאות שליטים, תלות שליטים, תלות נשלטים, פחד תלויים לפיכך חייב העם, למען עצם חירותו ועתידו, לומר הפעם את דברו נגד המשכו של שלטון ממושך,

כתב ואמר מנחם בגין.

בנו בערוץ 99, התלבטתי אם לעלות לדבר.

החלטתי בכל זאת לנצל את שלוש הדקות שיש ברשותי ולפתוח פה איזה נושא שאולי אלה שהיו שכירים זה אף פעם לא נגע להם. היה יום הבחירות, רצו, הלכו להצביע, לא רצו, לא הלכו להצביע, ומישהו שילם להם משכורת, אדוני היושב-ראש.

תחשבו על זה. תחשבו על זה.

כאן היום ואני רוצה להגיד לכם שאני אחראי. אם כל אחד מ-120 חברי הכנסת, שרובם לא נמצאים כאן היום, יגיד לעצמו שהוא אחראי, יימנעו הבחירות הרביעיות. פגענו באמון

לא הצליחו להתגבר על הפחדים הפוליטיים שלהם וליצור ממשלת אחדות ציונית. בושה מכך שאומרים לי שאין ברירה, אין ברירה אלא לקבל ראש ממשלה עם כתבי

שלו.

יודעים מה? אנחנו הולכים לבחירות שלישיות.

נחמד. זה משבר דמוקרטי שישראל מצויה בו. אבל ראש ממשלה שנאשם בשוחד זה משבר דמוקרטי חריף בהרבה.

וננצח. תודה רבה. תודה לך, גברתי. יבגני סובה,

ואחריו, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אני חייב לומר שאני מרגיש מוזר. אני זוכר שלפני שבעה

62 מיליון שקלים?

על מימון מפלגות, אני אומר לכם שאת הדבר הזה יזכירו לכם בקמפיין בשלושת החודשים

אבל בשביל מה אתם צריכים את זה?

אם הייתם נמנעים מזה, אני חושב שהציבור, שוב,

אני רק יכול לומר את דעתי פה בדוכן הזה.

ככה אנחנו נסיים את

למרכזי חוסן, להוסטלים לנוער בסיכון, שנתמודד בלי תקציב עם גירעון מטורף,

כל הפיאסקו הזה של עלות של מיליארדים של מערכת הבחירות. אני מודה שעבורי זה גם יום לחשבון נפש אישי, כי לא בשביל זה באתי לפוליטיקה. באתי מתוך כוונה עמוקה ומתוך שליחות להביא

תודה רבה, גברתי. ולא חרגה משלוש דקות. כל הכבוד. בבקשה, חבר הכנסת יברקן, כבודו. אדוני היושב-ראש,

לכן יש כאן 120 אנשים שהאזרחים בחרו שיקבלו

אבל היום אנחנו רואים פה מופע אימים שבו מפלגת

בזה לציבור, ולוקחת את העם הזה לבחירות רק בגלל דבר אחד: כי אזרח אחד במדינת ישראל החליט לשים את עצמו לפני 9 מיליון אזרחי

הוא פטריוט. גם אם הוא מצביע בשמאל או בימין, האזרחים בארץ ישראל הם פטריוטים. לא משנה למי הם יצביעו בבחירות, הם לא אוהבים אץ מי שמשחק להם עם המדינה הזו. תודה רבה. תודה רבה. חבר

ישראל. ומה מגדיר את סולם הערכים שלך, חבר הכנסת זוהר? חנופה, שכיבה על הגדר למען ראש ממשלה מסית,

מפלג, חשוד בשוחד, מרמה והפרת אמונים, ואתה מלמד אותנו על

אדוני. תודה רבה. גדעון סער, חבר הכנסת, לא נמצא, היבה יזבק, חברת הכנסת, לא נמצאת, ג'אבר עסאקלה, אדוני, לא נמצא, מנסור

אבל לגבי האזרחים הערבים, לגבי הרשימה המשותפת והמצביעים הערבים, המשמעות האמיתית של הבחירות האחרונות, וגם של אחרי הבחירות, ואני מניח גם של הבחירות הקרובות, השאלות המרכזיות יהיו מעמדה של

, ימשיך לתקוף את ההנהגה הערבית ואת הרשימה

ואני מניח שעוד פעם כולם ישתקו חוץ מהרשימה המשותפת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה.

חברת הכנסת קרן ברק, בבקשה. להזכירכם,

שטרם הסתיים, ובינתיים אתה נכשל בו. נטרל את לפיתת החנק של לפיד, הראה מנהיגות ואל תפספס את ההזדמנות שניתנה

מבקש אותו הסדר למנסור עבאס. כן, כן. בסדר גמור.

בבקשה, אדוני. שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אם יש רשימה אחת בכנסת שלא חוששת מבחירות זו הרשימה

הוא מושחת עד היסוד. הוא מסית בכוונה כדי לפגוע בחברי הכנסת הערבים, ואתם כמו עדר, אתם כמו עדר נוהרים אחריו בלי לחשוב פעמיים. ואני לא רוצה לומר דברים אישיים, כי לא כולכם תשובו לכנסת.

(אומר בערבית: הכנס השלישי.) (אומר בערבית: אתה, אל תתרגם.) (אומר בערבית:

לא, אני,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 אדוני השר הנגבי, השפה הערבית תישאר שפה רשמית. אין עוררין על זה. לא על זה הוא העיר. להפך. לדעתי, בכנסת הבאה אנחנו ניזום שכל חברי הכנסת, מי שרוצה לדבר

חלק משבטי ישראל רק כי הם נראים אחרת או חושבים אחרת. הסכנות מבחוץ תמיד, אבל תמיד, ישחרו לפתחה של מדינת ישראל, אך המגמות המסוכנות שמתחוללות בתוכנו

שוב ושוב ושוב הוא נתניהו, שחותר לחסינות מהעמדה לדין, והבית הזה, ואולי גם המדינה כולה, אינם אלא אמצעי להישרדות שלו ולהמשך השלטון שלו. אדוני

שראשי שתי המפלגות הגדולות קיבלו, כל אחד מהם, החלטה אסטרטגית ללכת

כל אחד מהם חושב שהבחירות יעשו למפלגה שלו טוב יותר ברמה המפלגתית. אם כבר החלטתם ללכת לבחירות, אתם לא יכולים להביא בחוק הזה גם את הגדלת יחידות המימון

שיא השיאים הוא שאם יש לו עובד זר, על אותו עובד זר הוא משלם 200%. צריך להבין שקשיש או קשישה שיש להם מטפל זר משלמים לו

בהיקפים שלו, הקריסה של החקלאים, המצוקה של העסקים הקטנים, כל אלה לא מתרחשים עכשיו בגלל המשבר הפוליטי ובגלל שלא הוקמה ממשלה. כל אלה קורים בגלל הממשלות שהיו כאן בעשר השנים

את הבוקר בכנס מיוחד שיזמתי בכנסת, כנס שקוראים לו: כנס חירום, שומרים על שלטון החוק.

שהיה יוצא דופן וייחודי מאוד, כי לא היה כמוהו לפני כן

הגדולות על כתבי האישום החמורים של נתניהו, גורמת לכך שאנחנו כבר נמצאים במצב שזו לא ביקורת לגיטימית, זה כבר מזמן חצה את הרף להסתה.

כנסת ישראל יוצאת לבחירות על שום דבר. אין ספק, למי שיודע לקרוא סקרים וגם למי שמכיר את הלך הרוח, שש"ס לא מפחדת מבחירות. בפעם הקודמת אמרנו שנחזור לכאן מחוזקים, ונוסף

מי שאחראי הוא אדם שהוא הפכפך בראשו,

ושולח את הנתינים שלו לפה בשביל לבוא להטיף לנו מוסר. ואני אומר לאותם אנשים שקוראים לנו "שנאת

קנה חוכמה, בדיוק.

חשבתי שכבר ראיתי הכול. ראיתי כאן ממשלות שנופלות, ממשלות שקמות,

לצערי הרב, מערכת הבחירות הזו שאנחנו הולכים אליה מגיעה אלינו בגלל שנאות, הסתות, חרמות.

קח בבקשה את הגפרורים שלך, קח את גפרורי ההסתה שלך, קח את כל מכלי הדלק שאתה שופך לתוך החברה הישראלית ותחזיר אותם למחסנים שמהם הבאת

אז אני רוצה לצטט כמה מהמשפטים של אחד מהמנהיגים החברתיים הגדולים ביותר שידעה מדינת ישראל, אולי מהמנהיגים הגדולים שיכלו להיות, אבל בהחלט מנהיג גדול שהיה בליכוד.

צריך לדבר על הדברים האמיתיים" בפרפרזה

אדוני, שותפי, עמיר פרץ: על החיים עצמם. בני אדם לפני הכול. בהחלט, בני אדם לפני הכול.

כישלון על שכשלנו במציאת פתרון למשבר הפוליטי הקשה ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל. אך יחד עם זאת, חשוב שנאמר כאן הערב שזהו גם ערב של

האמירות שלך לא, אתה נגד מדינת ישראל. חבר הכנסת פורר, יהיו,

חבר הכנסת פורר, אז אתה לא תדבר ככה, חבר הכנסת פורר, יהיו הדברים מכעיסים ככל שיהיו, אני נמצא פה

אחריו. אני יודע, הוא מכין נאום אחר.

בבקשה,

אדוני היושב-ראש, אפשר להתרשם שחברי הרשימה המשותפת

פלסטינית. לפחות קורבין לא מואשם בשוחד ולא מואשם במרמה והפרת אמונים.

באנטישמיות, אבל איזה צביעות יכולה להיות של אנשי הימין, ששומעים את ראש הממשלה שלהם מסית באופן

חבר הכנסת קרעי,

"תחת שלוש רגזה ארץ ותחת ארבע לא תוכל שאת", משלי ל'. מדינת ישראל יוצאת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה. יותר מזה כבר לא נוכל לשאת.

תכף אני אקרא לו בדיוק בשם.

שונות ומשונות: פעם זה החרדים,

מיקי, זהו, הוא ירד,

חבר הכנסת כהנא, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני 11 חודשים עוד הייתי

והאמת, לא האמנתי שבתוך שנה אני אחווה שלוש מערכות בחירות, אבל נגזר עלינו ללכת לבחירות. מה שאני רוצה להגיד זה שבמדינת ישראל יש 540,000 עצמאים ובעלי עסקים קטנים, 540,000 "שולמנים". מערכות הבריאות האחרונות,

חבריי,

עשתה מעשה בקדנציה הזאת והמליצה על מועמד לראשות הממשלה. ותאמינו לי, זה לא היה כדרך אגב,

אבל כשהרשימה המשותפת החליטה

וכו' וכו'. כאשר אין חוקה למדינת ישראל השיטה לא עובדת. ראינו את זה כבר בפעם השלישית. תודה, אדוני.

רבה.

לשון הרע, רכילות, שנאת חינם, ואפילו למי שזה קצת מדגדג לו, ולנו זה כואב הרבה, המון ביטול תורה שיכול להיווצר מזה.

נגיע, לצערנו, לאותה תוצאה, יהיה שוויון בגושים, ואנחנו נמשיך הלאה לחזור לאותם עניינים בנושא הזה. למה צריכים את כל זה? למה זה שווה? האם לא יכולנו

נאשם בשוחד, מרמה, הפרת אמונים. בפעם הראשונה בתולדות המדינה ראש ממשלה מכהן עם

או המפלגות הגדולות אלא הגוש. וכדי שתהיה כאן ממשלה חדשה צריך גוש מרכז-שמאל חזק. ורק שמאל חזק יעשה את זה ויבטיח חילופי שלטון.

שסומך על אחדות ייכזב ויתאכזב פעם נוספת. לכן הקול שלנו,

לשלום, שלום בתוכנו ושלום עם שכנינו, זה מה שצריך כאן.

כן, כבודו. אדוני היושב-ראש,

השרים, חבריי חברי הכנסת, זה

אותנו לבחירות. הוא זה שלוקח את הכסף שלנו,

של האזרחים, של החלשים,

זה כתב האישום. עם ישראל יגיש נגדו את

חברי

מכובדיי השרים, עוד יום שהכנסת מתבזה ומבזה את עצמה

כולי תקווה שהציבור הפעם יעניש את האשמים במערכה השלישית והמיותרת. מאחר שהזיכרון של חלק מהנואמים כאן היום היה קצר, בחרתי לי ערוץ אחד להתמקד

באגו שלו הביאה אותו לדרוש ממשלת אחדות, ופתאום סוגיות של דת ומדינה מפריעות לו, פתאום 50% מהאוכלוסייה במדינת ישראל לא לגיטימיים בעיניו,

להזויים, למשיחיסטים. הלזאת ייקרא אחדות? זו האחדות,

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש,

אתה יודע, לפחות בעניין הזה יש לי פה ממשלת

בעד, 91, אין מתנגדים או נמנעים. הצעת החוק התפזרות הכנסת

אושרה בקריאה ראשונה,

אני מוסיף את קולו של חבר הכנסת עמיר פרץ,